שלום, צוהריים טובים לכולם, גמר חתימה טובה. אנחנו בז' בתשרי התשפ"ג, 2 באוקטובר 2022. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום יש לנו אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61ד וסעיף 46. אציין בפתיחה שכמובן ניסיתי בכנסת הזאת להעביר שינוי בנושא אישור הרשימות לפי סעיף 46. העברנו הצעת חוק בקריאה טרומית אך לצערי בהמשך זה לא הסתייע והכנסת התפזרה, אז אנחנו עדיין כאן בוועדה נאלצים להמשיך לאשר את העמותות באופן פרטני. יש לנו הצעות לסדר? חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. קודם כול, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, לכל החברים בוועדה, ובכלל לכל החברים, גמר חתימה טובה, וגם שיתקבלו התפילות ברצון. כמובן שתהיה לנו שנה טובה. הרבה זמן לא התכנסנו. אתה מדבר על סעיף 46 או לא סעיף 46. בסך הכול זה עוד סיוע לעמותות, עמותות שנכנסות במקום המדינה. המדינה צריכה להגדיל את תקציב הרווחה שלה. העמותות האלה לא אמורות להיות במקום המדינה, אך לצערנו היום התקציבים שהעמותות מקבלות מן המדינה הם מזעריים ובסופו של דבר הם לא נותנים את המענה הנכון לעמותות ולאותן אוכלוסיות. במיוחד בימים שאנחנו רואים שיוקר המחיה מאמיר, אנחנו רואים את עם ישראל מתקשה מיום ליום, כשאנחנו נמצאים רגע לפני החגים ושומעים את הזעקות. אני מקבל פניות לא של אדם אחד ולא של שניים אלא משפחות שלמות שלא יודעות איך הן מתחילות את החודש ולא יודעות איך להגיע בכלל למצב הזה של חג, לחגוג אותו. אם תשאלו מה קרה השנה מכל השנים, השנה מחירי המזון עלו, מחירי החשמל עלו, אבל המשכורות לא עלו. לכן כשאנחנו מאחלים שנה טובה לכולם, חלק מן הבקשות והתפילות שלנו הן שתהיה שנה טובה, גם שנה כלכלית טובה לכל אזרחי ישראל. אנחנו כתנועת ש"ס אריה דרעי גם אמר את זה בקולו מבטיחים בעזרת השם שהביטחון התזונתי, השוברים שהיו בחלוקה בקורונה ימשיכו ויהיו ויעלו למיליארד שקל במקום 700 מיליון שקל, אבל זה יהיה תקציב של המדינה ולא של העמותות. ניתן כמובן גם לעמותות שעושות. מגיע להן יותר ממה שהן קיבלו, וגם את זה אנחנו נעשה. אנחנו צריכים לעזור לאותם אנשים ולהסתכל עליהם. אז רגע לפני שאנחנו מגיעים לחג וליום הכיפורים אני מציע שכל אחד מאתנו גם יסתכל ימינה ושמאלה ויראה את המשפחות ויראה אם הוא מכיר מישהו וייתן לאותו אדם שהוא מכיר אותו על מנת שגם הוא יוכל לחגוג את החג בכבוד, הוא וילדיו. שיהיה לנו גמר חתימה טובה וגם חג שמח.

תודה רבה חבר הכנסת אזולאי. חבר הכנסת אורבך, בבקשה. אין לי מה להוסיף על מה שאמר חבר הכנסת אזולאי. תגיד "גם אני מצביע ש"ס". זה יהיה הסלוגן שלנו. יש לי פריבילגיה שאני לא במערכת בחירות. חברת הכנסת שפק, הצעה לסדר, בבקשה. אני דווקא רוצה באווירה של הימים האלה לדבר. אני באה מפנל בחירות בבית ספר.

אם יש משהו שמטריד אותי זה ההתלהמות והאלימות, האלימות המילולית שחווים אותה. ראיתי חוסר כבוד גם כלפי מורים. כלומר הסמכות המורית נעלמת. באתי מפנל שהנהלת בית הספר החליטה לעצור בגלל התלהמות, וזה נורא עצוב. אני חושבת שיש לנו חלק לא קטן בזה, לנו ולתקשורת. דווקא בחרתי לספר סיפור מיום חמישי. ביום חמישי קיבלתי פניית ציבור על אישה ערירית שנפטרה והמשפחה ביקשה לקבור אותה במושב שבה גרים כל בני המשפחה. הבירוקרטיה ומדרג הסמכויות הביאו למצב שלא אישרו לה את זה, לא אישרו למשפחה, וזה אומר שהם לא יוכלו לפקוד את הקבר שלה. החלטתי שגם בשביל זה אנחנו כאן והתעסקתי עם זה במשך יום שלם. וזה מטורף, כי צריך ללכת למועצה הדתית ולרשות המקומית ופתאום רמ"י בפנים לגבי החלקה משהו מטורף. החלטתי שאני צריכה עוד שותף שיעזור ופניתי לינון אזולאי ושנינו ביחד במשך כמה שעות נלחמנו על היכולת של המשפחה לכבד את הדודה שנפטרה. כבר כמעט התייאשו והתחילו להכין הלוויה בישוב. המשפחה בכתה, ביקשו מאתנו שלא נוותר, ולא ויתרנו, וממש לקראת הערב קיבלנו אישור והאישה נקברה על יד האחים שלה והמשפחה. זה הדברים היפים שצריך לראות, של שיתוף הפעולה ושל האכפתיות, וזה שכל אזרח במדינת ישראל, אזרח ואזרחית, צריכים להתקשר לכנסת ולהרגיש שכאן יש להם כתובת. זה מה שעשה לי את סוף השבוע, הכניס אותי לסוף השבוע בכיף. תודה, ינון. מילה טובה לנירה בעניין הזה, שהיא התקשרה. אתה שומע את הצער שלה, שכבר הולכים לקבור את האישה במקום אחר. ואז דיברנו ואמרנו: אסור להתייאש אפילו ברגע האחרון.

יש החלטת ממשלה שהיא טובה או לא טובה, צריך לשנות אותה, נירה ואני הסכמנו בעניין הזה. יש דברים שהם הגיוניים אבל היה חשוב שאישה ערירית תגיע בצורה הכי מכובדת לקבר. נירה עשתה מאמץ במשך כל היום. אלה הדברים היפים. לפחות שמי שנפטר יזכה להיקבר בצורה מכובדת, שהמשפחה תוכל להמשיך לבוא ולהתפלל ולהיות באמונה שהם מכירים בה, לבוא לאותו מקום, להמשיך את זכרו של הנפטר ולהתפלל במקום הזה. נירה, יישר כוח. הזכויות האלה יעמדו לך ולכולנו בעזרת השם. צריך לומר, שהציבור יידע, שהיו גם הרבה רגעים יפים בכנסת הזאת, לא רק מריבות.

בביקור בבית הספר הם כל הזמן אמרו: אתם רק רבים ורק מקללים. הבעיה היא אצלנו. כשהרציתי על הנושא תמיד אמרתי שהבעיה היא אצל מעביר המסר. אם המסר לא נקלט הבעיה היא אצל מעביר המסר, כלומר הבעיה היא אצלנו. כדאי שנכיר בזה. שלום לחבר הכנסת גפני. שלום וברכה. את הרגעים היפים לא משדרים מן הכנסת. לפחות נציין את זה בוועדה אצלנו. נכון. אני לא מכיר את המקרה שהעלית עכשיו ביחד עם ינון אבל אנחנו כאן בוועדה אישרנו בשעתו, וחברות הקדישא כעסו עליי מאוד, שאם קונים קבר בחיים או אם קוברים בעיר אחרת אז צריך לשלם היה תעריף שקבענו אותו כאן בוועדה. אבל קבענו שיש מקרים חריגים. לפי מה שהבנתי עכשיו - - זה ועדת חריגים פר אקסלנס. - - זה ממש מקרה שלא בא אדם ורוצה לעשות את מה שנוח לו, רוצה פתאום לעבור למקום אחר. זה סיפור אנושי מן המדרגה הראשונה. מדינה נורמלית הייתה צריכה לאשר את זה. היא חידשה לי באותו יום, ואת זה לא ידעתי, שרמ"י היו צריכים לאשר את זה. כלומר רמ"י בונים לנו את הדירה בחיים וגם כשאנחנו מתים הם רוצים לבנות לנו את הדירה שם. לפחות שם תעזבו אותנו. גם רמ"י בסוף אישרו את זה.

מזל שזה היה ערב כיפור,

לפני שאנחנו עוברים לרשימות אגיב במשפט. אני לא רוצה לפתוח פה דיון. אנחנו באווירה מפויסת.

לדעתי חלוקת תלושי מזון עדיין לא הוציאה אדם אחד מן העוני. מה שמוציא אנשים מן העוני הוא עידוד תעסוקה, הוא עלייה בפריון. אני לא רוצה כרגע לדבר על מדיניות של מפלגה כזו או אחרת אבל באופן כללי אנחנו קודם כול צריכים לעודד תעסוקה ולעזור לחלשים. חד וחלק, לעזור לחלשים אתה צודק. לכן אמרנו שיש גם את הרשות למלחמה בעוני, שאז הגשנו הצעת חוק, משה ארבל ואני, שאנחנו רוצים לקדם אותה, והיא תקודם בכנסת הבאה, בעזרת השם, כשאנחנו נהיה בקואליציה. אני מודיע לך, כשאנחנו ניכנס לקואליציה של נתניהו תהיה רשות למלחמה בעוני, זה החקיקה שאנחנו מדברים עליה זה בתעסוקה, בכל דבר אחר. אני מבטיח שננהל גם אתכם את המשא ומתן הקואליציוני בהרכבת הממשלה. אתם רוצים לבוא? לא נראה לי שנוכל לקבל אתכם. אנחנו נשאל אתכם. אחרי שנקבל את המנדט נזמין גם אתכם. אנחנו לא מתהללים, תאמיני לי שאנחנו מחכים. בגלל זה אנחנו עובדים בארץ. הייתי כבר ביותר מ-70 ערים. אנחנו עוברים לרשימה הראשונה שמספרה 2022-014654, לעניין סעיף 46. מי מציג? אני ארז אורעד, רואה חשבון, מנהל היחידה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים. שנה טובה לכולם, חתימה טובה. אני מעריך מאוד שבזמן הזה, בין כסה לעשור, עשיתם את כל המאמצים לכנס את ועדת הכספים. אני רוצה לעשות פה סדר, כבוד היושב-ראש. יש פה שש רשימות משלושה תאריכים: מחודש מאי, מחודש יולי ומחודש אוגוסט. ברשותכם, אם אוכל להציג אותן לפי הסדר, מן המוקדמת יותר, החל מרשימה 185, אודה לכם מאוד. אם לא אז נעשה לפי הסדר שמופיע אצלכם, מה שתחליט. אקרא את מספר

אעשה את זה במדויק. גם אומר לכם בדיוק מה הרשימה, על מה היא מדברת. רשימה ראשונה שאנחנו ממליצים לאשר היא רשימת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46, רשימה שמספרה 2022-013181, היא הרשימה המוקדמת ביותר, מחודש מאי. תוכלו לעיין ברשימה. אם יש שאלות אני לרשותכם.

חברי הכנסת.

אני לא רואה אותם ברשימה.

יש עוד מספר רשימות.

עליהן. אפשר בינתיים לבדוק לי שהם באמת שם? פשוט יש פה הרבה רשימות. ברשותכם, אני מעדיף לעשות את זה בצורה מסודרת. אני רוצה לשבח גם אותך וגם את היושב-ראש על כך שמביאים את זה. כולנו נמצאים במערכת בחירות וזה היה יכול להתעכב. אני משבח את האגף שלכם,

שהכנתם את הרשימות הללו ושלא

ששם על סמך הסעיף שלכם הם אמורים לתת להם את הפטור, שזה פשוט כסף, פטור ממס שבח ופטור ממס רכישה של כל מיסוי המקרקעין.

זה מחזור גבולי.

קפיצה. ב-2020 יש להם מחזור של 30,000 שקל.

ואז בעוד שנה הם לא צריכים להגיע לפה. בסדר גמור.

אני לא יכול לפרט יותר. יכול להיות שאנחנו טועים. אני מבקש לא לאשר את העמותה כי

כי מאז שהרשימה הזאת הועברה לוועדת הכספים התגלו פרטים חדשים לגבי פעילות העמותה, שאנחנו לא יכולים להתעלם

השאלה אם העמותה עומדת במטרות הללו. כלומר בודקים את זה. זה לא שלא מאשרים. היו לי כבר מקרים שלא הבאתי אותם לכאן, של עמותות שנותנות הלוואות בשוק האפור, שטענו שהן עושות סעד. גם פה יכול להיות שהוא רוצה

פה אני בודק אותם עוד פעם.

גם בעמותה מספר 20. יש להם ניהול תקין ל-22 ו-23. למה לתת להם רק לשנה? יש להם אישור הגשת מסמכים בלבד.

זה מכוח חוק. הביטוח הלאומי הוא תאגיד סטטוטורי, תאגיד שהוקם מכוח חוק. למשל יד בן צבי הוא תאגיד סטטוטורי.

הוא רשמית לא מאוגד כעמותה אלא כתאגיד

כי כשמדברים על מוסדות ציבור ומלכ"רים ולא גופים עסקיים, שנהנים מכספי ציבור שהיו אמורים להיות לטובת דברים אחרים, אני מצפה לשכר שמשקף את המטרה. יש טענת נגד למה שאת

הרשימה שסימנה 2022-015196, מי בעד?

הצבעה בעד, 5 נגד, אין נמנעים, אין

הרשימה אושרה פה אחד. חוזרים לרשימה 2022-013185. אלה שתי עמותות

580496180 העמותה לפיתוח מעלה עמוס 580485787 יוביל'ה פשוט לאהוב ולתת מאושר לשנה 580699841 חיוך נדיר 580654523 נחלת אברהם ושמואל 580369734 בית כנסת ומרכז רוחני תפארת יוחאי בן דוד

יוצאי בוכרה מאושר לשנה 580657237 הבית לסולידריות

מאושר לשנה 516267911 מרבה דעת מאושר לשנה 580543411 רשימה לאישור

- אלעד 580548741 נוראן- עמותה למתן עזרה במצבי מצוקה והדרכה קהילתית ורווחת הקהילה 580469773 העמותה למען אנשים עם מוגבלויות פיזיות ע"ש מארי פרח 580550028 אוהל בנימין - באר שבע 580674802 תמיכה קטנה תקווה גדולה

שע"י צעירי אגודת חב"ד 580543874 בית חב"ד מודיעין עילית שע"י צעירי אגודת חב"ד 580433878 עזרת אחים סלאנים מאושר לשנה 580708907 אמונתך 580692051 אהבת

פי.אם.די לזכר רעיה ויאיר זבולונוב בע"מ מאושר לשנה 516412814 המרכז העולמי להנחלת שירת הבקשות ומורשת יהדות המזרח

המרכז למורשת יהדות אתיופיה 500501945 העמותה לקידום הכדורגל בטבריה 580401339